כנס מיוחד הישיבה השישים-ושתיים של הכנסת העשרים-וחמש יום ראשון, י"א בניסן התשפ"ג (2 באפריל 2023) ירושלים,

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד למסור את ההודעה על החלת דין רציפות בשמו של השר דוד אמסלם, השר המקשר. בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה הממשלה להודיע במליאת הכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 23), התשפ"ב

מ/1520, מיום 28 בפברואר 2022. זהו?

תודה רבה. זו הודעה בלבד. תודה רבה לשר ישראל כץ. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, חברי הכנסת, הצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל להציג את הצעת החוק.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, מכובדי השר, אני מתכבד להציג בפני הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, את הצעת החוק מטעם הממשלה להסדרת אירועי הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. אתר קבר הרשב"י, שבו קבורים על פי המסורת רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, הוא אתר יהודי המושך אליו המוני מבקרים מדי שנה.

יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, עורכים באתר זה הילולה לפטירתו, ואליה נוהגים להגיע מאות אלפי אנשים מדי שנה. ביום י"ח באייר התשפ"א, 30 באפריל 2021, במהלך הילולת ל"ג בעומר, התרחש אסון כבד באתר, שגבה את חייהם של 45 גברים וילדים והביא לפציעתם של למעלה מ-150 בני אדם נוספים. בעקבות אירוע זה החליטה ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר אסון הר מירון, ובחודש נובמבר 2021 פרסמה ועדת החקירה דוח המלצות ביניים לצורך היערכות להילולה בשנת תשפ"ב, והמלצותיה עמדו בפני הוועדה שלנו בעת הדיון בהצעת חוק זו. מטרתה של הצעת החוק המובאת בפניכם היא עיגון התשתית החקיקתית המלווה את ההיערכות לקראת אירוע ההילולה שיתקיים השנה. בהצעת החוק המובאת בפניכם 36 ימים לפני ההילולה, וכוללת את לקחי השנתיים האחרונות, מוצע לקבוע הגבלה של מספר השוהים במתחם, שתחול בכל רגע נתון בזמן ההילולה, שאותה יקבע השר לירושלים ומסורת ישראל בצו ייעודי לעניין זה. כמו כן, מוצע להגביל את השהייה במתחם בזמן ההילולה בין 8 במאי ל-10 במאי 2023, כך ששהייה במתחם בזמן ההילולה תחייב החזקת היתר שהייה. עוד מוצע להחריג כמה קבוצות מקבלת היתר שהייה, ובהן מי שמשכנו במירון, מי שנדרש להגיע למתחם לצורך עבודתו או מי שנמנה עם כוחות הביטחון וההצלה,

מי שנדרש להגיע למירון לצורך סיוע לאדם עם קושי או מצוקה. הצעת החוק אף קובעת כי הסדרי השהייה במתחם מירון בזמן ההילולה יינתנו באמצעות מנגנון רכישת כרטיסי נסיעה בדרך של כל הקודם זוכה, כך שלא תתאפשר ההגעה למירון אלא באמצעותם בלבד.

מוצע לאפשר לשר לירושלים ומסורת ישראל לתת היתרי שהייה לקהילות ולקבוצות בעלות קשר ייחודי ארוך שנים לאירועי ההילולה, לקרובי משפחות הנספים באסון הילולת מירון תשפ"א וכן לקבוצות שיש עניין שיגיעו להילולה, כך שמספר ההיתרים שיינתנו לקבוצות אלה לא יעלה על 15% מכלל היתרי השהייה שיונפקו. הצעת החוק מבקשת לאסור הדלקה במתחם מירון בזמן ההילולה שלא במסגרת אירוע הדלקה אחד, שהוא אירוע ההדלקה המרכזי, או במסגרת היתרים ייחודיים לאירועים נוספים. במסגרת זו מוצע לקבוע כי בהילולה ייערך אירוע הדלקה אחד על ידי מי שקיבל היתר משר ירושלים ומסורת ישראל, כדי להבטיח את בטיחות האירוע. עוד מוצע להגביל קיום של אירועים נוספים במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן ניתן היתר מידי השר, גם בכפוף לאישור הגורמים שצוינו בצו. בקשות להיתר קיום אירועים אלה יוגשו עד כ"ט בניסן התשפ"ג, 20 באפריל 2023. השר יפרסם את ההיתרים שניתנו לקיום אירועים נוספים עד ליום ט"ז באייר התשפ"ג, 7 במאי 2023. במסגרת הדיון בוועדה וסיור שנערך במירון חודד הצורך בקביעת האחריות ודרכי העברת המידע בין הממונה על ההילולה לגורמי האכיפה במשטרת ישראל. במסגרת זו קבעה הוועדה כי הממונה על ההילולה או מי מטעמו יהיה אחראי על ספירת השוהים במתחם מירון בכל רגע נתון בזמן ההילולה, ולספירת מספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי ובאירועים נוספים. הצעת החוק אף קובעת כי אם נוכח הממונה על ההילולה שמספר השוהים במתחם בכל רגע נתון בזמן ההילולה עולה על מספר השוהים המרבי שנקבע בצו השר, או שמספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי או באירוע נוסף עולה על מספר המשתתפים שנקבע בתנאי ההיתר, הוא יביא זאת לידיעת הגורם המשטרתי שנקבע לכך בהצעת החוק. בהקשר זה נקבע עוד בהצעה כי אם הובא הדבר לידיעת קצין המשטרה הייעודי, יוכל האחרון להורות בין היתר על הפסקת ההדלקה, על הוצאת אמצעי עזר או חפצים אסורים ממתחם ההילולה וכן על מניעת כניסה של אדם או רכב ממתחם מירון או יציאה ממנו. כמו כן נקבע כי אם נוכח קצין משטרה או אם הובא לידיעתו כי ההדלקה מתקיימת בלא היתר, הוא רשאי להורות על הפסקת אירוע הדלקה. מלבד אלו, למשטרת ישראל סמכויות נוספות, הכוללות בין היתר הוצאת אנשים מהמתחם בנסיבות אלה. עוד מוצע לאפשר העמדה לדין והטלת קנס על מי ששוהה במתחם מירון ללא היתר או על מי שעורך אירוע הדלקה או אירוע נוסף במתחם שלא באישור. לבסוף מוצע, על דרך של החרגה מחוק התכנון והבנייה, לאפשר שימושים בעבודות זמניות המבוצעות במתחם מירון לצורכי ההילולה בתקופה שמ-10 באפריל עד 24 במאי, בכפוף לתנאים שנקבעו בהצעת החוק. הצעת החוק כולה תעמוד בתוקף עד לסיום תקופה זו, קרי עד 24 במאי 2023. אני לא יכול לסיים את הצגת הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, בלי להודות לכל מי שלקח חלק בהכנת הצעת החוק, שהתארכה לא מעט בשל הצורך ללמוד את הלקחים ולסייר בשטח, למשרדי הממשלה: משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד התחבורה, המשרד לביטחון לאומי, המשרד לירושלים ומורשת ומשרד האוצר, ומסורת ישראל.

שעדיין צריך להשלים לנו כמה מיליונים, לגורמי הביצוע והאכיפה: משטרת ישראל, כב"ה, מד"א, איחוד הצלה, רשות הטבע והגנים, למועצה האזורית מרום הגליל, לצוות המשפטנים של הוועדה שלנו ולמנהלת הוועדה, והכי הרבה למי שממונה כפרויקטור על המשימה הזאת, יוסי דייטש, שכולנו מאחלים לו בהצלחה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אדוני היושב-ראש, וגם לא בקשות רשות דיבור. אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה ליושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל. חברי הכנסת, כפי שאתם יודעים, האסון האזרחי הגדול ביותר היה במדינת ישראל, אסון מירון, כפי שהוא קרוי, הנספים ומשפחותיהם לא יורדים ממול עינינו, ולכן היה צורך לחוקק את זה. אנחנו מאחלים הצלחה לשר פרוש בנושא הזה. הצלחתך, הצלחתנו. עינינו נשואות, כולם. אנחנו רק נוודא ונדאג. נקווה שהועבר המסר שחברי הכנסת שמגיעים למקום, גם לצורך מילוי עבודתם, שלא יצטרכו להתדיין עם השוטרים שם בכל מחסום ומחסום ולבקש מחדש. חבר כנסת עם תעודת חבר כנסת צריך לעבור עד למתחם ההר,

ללא הפרעות. אנחנו נעבור להצבעה, חברי הכנסת. כפי שנאמר, להצעת החוק הזו לא הוגשו הסתייגויות, ולכן נעבור להצבעה. הצבעה בקריאה השנייה. ההצבעה תהיה אלקטרונית, על נוסח הוועדה, בקריאה השנייה.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, הצבעה. סעיפים 1 12 נתקבלו. שמונה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, יש נוכח אחד. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה על הצעת החוק בקריאה השלישית, כנוסח הוועדה.

החוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, נתקבל. שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, יש נוכח אחד. אני קובע שהצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת

אני רק אמר שמדובר בהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024),

ובהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2024. למעשה מדובר בשתי הצעות בדיון משולב, ואת זה יציג יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקת הצעת חוק התוכנית הכלכלית והצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2024-2023 לוועדות השונות, וכן פיצול סעיפים שונים משתי הצעות החוק. כידוע, הצעות חוק ההסדרים הן הצעות רחבות היקף אשר כוללות נושאים רבים, שבחלקם מהווים הצעות חוק חדשות ובחלקם הם תיקונים לחוקים שונים. מכיוון שחלק מהנושאים קשורים קשר ישיר לתקציב המדינה, הכנסת נערכת להכנת הצעות החוק בלוחות הזמנים של חוקי התקציב. החל משנת 2005, על מנת לאפשר לכנסת לעשות עבודה טובה בהכנת החקיקה של חוק ההסדרים, גובש בכנסת נוהל עבודה, שלאחר מכן הוטמע גם בהנחיית הייעוץ המשפטי לכנסת.

הצעות חוק ההסדרים, בשונה מהצעות חוק אחרות, מועברות לוועדת הכנסת, והיא מקיימת ישיבה לחלוקת הצעות החוק בהתאם לנושאיהן לוועדות המוסמכות לדון בהן. בתום הכנת הפרקים השונים, הייעוץ המשפטי של הכנסת מאחד אותן בחזרה לשתי הצעות,

כמו כן, בהתאם לנוהל קובעת ועדת הכנסת אילו חלקים נכון שיועברו להליך חקיקה רגיל, בין משום מורכבותם ובין משום שהם לא מתאימים להיחקק בלוחות זמנים מקוצרים וכחלק מהצעות חוק הסדרים. קודם להנחת הצעת החוק, יו"ר הכנסת מקיים משא ומתן על פיצולם של סעיפים מהצעת החוק. הצעת חוק התקציב צריכה להיות מאושרת בקריאה השנייה והשלישית עד יום 29 במאי, ולאור היקפי ההצעות שהביא משרד האוצר, מלאכתן של הוועדות רבה. לפיכך מצאתי לנכון, בתיאום עם יושבי-ראש הוועדות, לבחון את כלל הנושאים בקפדנות ולקבל החלטות הן בדבר ניתוב הצעות החוק והן בדבר הפיצולים, כפי שתראו מייד בהחלטה שאפרט. ישיבת ועדת הכנסת הייתה עניינית ומקצועית מאוד. שמענו את עמדת משרד האוצר ואנשי אגף התקציבים וכן את כלל היועצים המשפטיים הרלוונטיים מהייעוץ המשפטי לכנסת, גם בהתאם לטבלה שהוכנה על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת בשיתוף עם הממ"מ. אני רוצה להודות לחברי הכנסת שהשתתפו בישיבה והביעו את עמדתם וסייעו בקבלת החלטות הוועדה. הדיון באמת היה ענייני. שמענו את טענות חברי הכנסת, שצללו לתוך החוקים ונשארו עד השעות הקטנות. אני באמת רוצה להודות לכולם, ובהם לשניים, אחד מהקואליציה, אחת מהאופוזיציה,

ממש באו מההתחלה ועד הסוף: מהקואליציה, חברי חבר הכנסת ינון אזולאי, ומהאופוזיציה, חברת הכנסת נעמה לזימי, שהייתה כל היום, הביעה את עמדתה על כל נושא וכל חוק. וכמובן לכלל חברי הכנסת, שהיו שעות רבות. לאחר מכן בישיבה כמובן נתתי הזדמנות נרחבת לחברי הכנסת, ובהם גם לחברי הכנסת מהאופוזיציה, כלומר למעטים מהם שהגיעו לישיבה, ולמתי המעט שנותרו לאורך הישיבה, להביע את התייחסותם לנושאים. קיבלנו החלטות מגוונות. חלק מההחלטות שקיבלנו היו גם יצירתיות, והכול על מנת לאפשר ליושבי-ראש הוועדות להכין את הצעות החוק בהליך חקיקה נאות ובאופן המיטבי ביותר.

כחבר בוועדת הכספים נוכחתי לא אחת לראות שדווקא בדיוני הצעות חוק ההסדרים נדרשים דיוני עומק חשובים טרם קבלת ההחלטות, ולכן מצאתי לנכון להיערך לכך באמצעות הפיצולים שעשינו. כפי שתראו, ההחלטה שקיבלנו לעניין פיצולים להצעת החוק היא רחבה ומגוונת מאוד. קיבלתי אותה בשיתוף עם החברים ובתיאום עם יושבי-ראש הוועדות. אף שר האוצר שוחח איתי כמה פעמים לאורך הדיונים, והשתדלתי מאוד לקבל את ההחלטות גם בהתאם לסדרי העדיפויות שהוא הציג בפניי. שני נושאים שסברתי שאין מקומם בהצעת החוק השארתי על שולחנה של ועדת הכנסת: תשלום בשל ביטול תורים, שאני סבור שעלול לפגוע באופן אנוש בשירותים הרפואיים בכלל, וככל שמשרד האוצר מבקש להביא זאת, ראוי שהדבר ייעשה בהליך חקיקה רגיל. ההצעה מדברת על זה שאם מישהו לא מגיע לתור רפואי, אז יגבו ממנו כסף. אני שאלתי את האוצר למה הם לא מביאים תוכניות לקיצור התורים, כי בן אדם שמקבל תור לעוד שלושה חודשים, אז מה הסיכוי שהוא יזכור, ומה הסיכוי לכך שאדם בן 80 ששכח להגיע לתור אחרי זה ימצא את הקופה או את משרד הבריאות בשביל לקבל את הכסף חזרה? אין שום סיכוי שיביאו תוכניות לקיצור תורים, שישקיעו כספים. אני חושב שזה עדיף מאשר לנסות למצוא פתרונות על חשבון האזרח. הצעת החוק השנייה, שכבר נתקלנו בה בחוק ההסדרים הקודם, היא מע"מ על שירות דיגיטלי. זה נושא שהובא גם בכנסת הקודמת, ולאחר כמה דיונים בוועדת הכספים, בדיוק דיברתי על זה עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, הוחלט להחזיר גם את ההצעה הזאת. איני רואה מקום לחזור ולעקוף את החלטות הוועדות והכנסת באמצעות חוק ההסדרים.

וכפי שציינתי בדיון בוועדת הכנסת, ואחזור על הדברים עתה שוב, חוק ההסדרים שהביאו הוא חוק ענק, 611 עמודים, ולוחות הזמנים מאוד מאוד קצרים. אני לא רואה סיכוי כזה גבוה שהוועדות יספיקו, עם כל חריצותם של ראשי הוועדות. אמרתי שאחרי זה, להכניס את זה לחוק ההסדרים, ואחרי זה מה שלא הספיקו לבוא ולפצל, לא יהיה לנו את זמן המליאה הזה, כי כל דיון כזה הוא שלוש שעות, ואנחנו לא נספיק לעשות את הדבר הזה. ולכן אמרתי לראשי הוועדות ואמרתי גם לשרים: חוק שנכנס לחוק ההסדרים ולא פוצל לא יבוא לפיצול בפעם השנייה, מה שאומר שהוא יצטרך להתחיל מאפס, כי פשוט אין את הזמן הזה. האוצר וגם השרים שדחקו אמרו שהם לוקחים את הסיכון הזה, הסיכון הזה הוא עליהם. לחזור לפה ולפצל, לא יקרה. אני מבקש מיושבי-הראש להתחיל בדיונים בהצעות החוק ולהכין אותם באופן המיטבי ובהליך חקיקה נאות. אני כמובן עומד לרשותכם כיו"ר הקואליציה לסייע בכל מה שצריך ובכל מה שאפשר. ועדת הכנסת גם קיבלה החלטה על סדרי עבודה בימי הפגרה. בהתאם להחלטה, הוועדות חופשיות לקיים דיונים והחלטות בנושא הצעות חוק ההסדרים והתקציב ללא מגבלה.

יתאפשר יום ישיבות נוסף לנושאים אחרים, אך ביום זה אבקש כי לא יתקיימו הצבעות בוועדות, אלא אם כן זה מוסכם עם האופוזיציה. אני בטוח שבשיתוף פעולה ובהמשך עבודה מאומצת נמשיך להביא בפני הציבור הצלחות ואת קידום הנושאים לרווחתו. בהזדמנות זו, ובתום מושב חורף עמוס וארוך במיוחד, ולקראת פגרה שגם בה נמשיך לעבוד, כנס.

אבקש להודות כמובן לכל עובדי הכנסת על שעות לא שעות, שתמיד עושים את המיטב בשביל שאנחנו נוכל לקיים את עבודתנו כמו שצריך. תודה רבה לכם, וגם סליחה על השעות והלו"ז המבולבל לא פעם. לגבי הוועדה שהיינו, אני רוצה להודות לצוות הוועדה, ליועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק, שבאמת השקיעה שעות רבות רבות וישבה איתנו מהתחלה ועד הסוף, ועשתה הכנה הכי טובה שיכולה להיות, גם לי כיו"ר הוועדה, גם לחברי הוועדה ובאמת לכולם. היא השקיעה, ואני שמח שהתוצר טוב. למנהלת הוועדה נועה,

כפי שעמדתי פה ואמרתי כמה פעמים,

השירותיות שלה והמקצועיות שלה, היסודיות, גם כן שעות מרובות. ותודה באמת לכל עובדי הוועדה, גם ליועצת המשפטית של הוועדה ארבל. ועכשיו נעבור להחלטות. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה ביום ח' בניסן תשפ"ג, 30 במרץ 2023, כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת הכספים תדון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2023, התשפ"ג 2023, מ/1610, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 13), מ/1613. ועדת החינוך, התרבות והספורט תדון בהצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, הרחבת זכויות הסטודנט), התשפ"ג 2023, פ/2109/25, של חבר הכנסת יונתן מישרקי. ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית במוסדות התכנון),

2022 פ/533/25, של חבר הכנסת יעקב אשר. הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי שדנה בהצעת חוק בעניין מח"ש תדון בהצעת חוק העונשין (תיקון, הגדרת איום), התשפ"ג 2023 פ/2156/25, של חבר הכנסת יצחק קרויזר. החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023, מ/1612, מיום ‏ח' בניסן התשפ"ג, 30 במרץ 2023. הוועדות האלה ידונו בפרקים ובסעיפים הבאים: ועדת הכספים: פרק א' מטרת החוק, פרק ז' בנקאות ואשראי, רק סעיפים 26-25, בעניין חוב אשראי לגיוס, פרק ט' תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני,

איסור על סירוב בלתי סביר להתקשרות, פרק כ' רשויות מקומיות, רק הסעיפים הבאים בתוך סעיף 79 המוצע: 1,

6(א) (ג),

23 25, בעניין כספי הקרן להרחבת ההשקעה בתושב, הקצאתם ומקורות הקרן, פרק כ"ו, תחילה. הוועדה למיזמים ציבוריים: פרק ב' הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, פרק כ"ד, קידום תשתיות לאומיות, רק סעיפים 1 30 בתוך סעיף 94 המוצע. ועדת הכלכלה: פרק ד' גז טבעי, למעט סעיף 17(1), בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז, פרק ז' בנקאות ואשראי, למעט סעיפים 26-25,

רק סעיף 50(1) חוק משק החשמל, פרק י"ג, ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית, פרק ט"ז, הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה, פרק כ"א,

רק סעיף 86, חוק הגנת הצומח, פרק כ"ה,

למעט סעיפים 96(2) ו-97, חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. ועדת החינוך, התרבות והספורט: פרק ה' גמישות ניהולית במערכת החינוך. ועדת הבריאות: פרק ח' יבוא מוצרי מזון, פרק י"ד, חסמי יבוא, פרק י"ט,

רק סעיפים 73 75, בעניין כפל ביטוחי בריאות ו-76(3), בעניין גודל חדר תרופות, פרק כ"א,

רק סעיפים 88-87, קביעת אורך חיי מדף בידי יצרן נאות וצמצום רגולציה לייבוא בשר. ועדת הפנים והגנת הסביבה: פרק י"א, הפחתת רגולציה, רק סעיפים 46 48, רישום בפנקסי מקרקעין, פרק י"ב,

רק סעיף 49, חוק התכנון והבנייה, פרק ט"ו, התחדשות עירונית, למעט סעיפים 56(2)(א) ו-(2)(ב)(2), בעניין העמקת התחדשות עירונית באזורי ביקוש, 56(3) ו-57, חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ו-62-61,

פרק י"ז, שמירה על מקרקעי ישראל, למעט סעיפים 66(1), 66(2) ו-67(ב), בעניין שמירה על מקרקעי ישראל וסעיף 69, בעניין טיפול בפלישה למקרקעי ישראל, פרק כ"ב, תכנון ובנייה, פרק כ"ג, השכרה ארוכת טווח, פרק כ"ד, קידום תשתיות לאומיות, למעט הסעיפים הבאים בתוך סעיף 94 המוצע: 1 30, 32 35, 47-46, 56, 62(1)(ה), 62(4), 62(11), 62(14) והתוספת השנייה. ועדת החוקה חוק ומשפט: פרק י"א, הפחתת רגולציה, רק סעיפים 45-44, ירושה. הוועדה לביטחון לאומי: פרק י"ח, ייעול מערכי האבטחה. עניינים אלה דורשים הודעה לכנסת בלבד: ועדת הכנסת ממליצה שהכנסת תרשה לחלק את הפרקים והסעיפים הבאים, בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון הכנסת.

וסעיפים אלה יעברו אחרי החלטת הכנסת להמשך חקיקה בנפרד מהצעת חוק התוכנית הכלכלית, כמפורט להלן: ועדת הפנים והגנת הסביבה: פרק ג' ייעול הליכי רישוי סביבתי,

16-15, בעניין תיקון רישוי לפי חוק אוויר נקי, פרק ג' ייעול הליכי רישוי סביבתי, סעיפים 5 8, 14-13, בעניין רישוי לפי חוק חומרים מסוכנים, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, חוק המים, פרק ו' פסולת בניין, פרק י"ב,

רק סעיף 51, חוק אוויר נקי, פרק ט"ו, התחדשות עירונית, רק סעיפים 56(2)(א) ו-(2)(ב)(2), בעניין העמקת התחדשות עירונית באזורי ביקוש, 56(3) ו-57, חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ו-62-61, בעניין פיצול דירות, פרק י"ז, שמירה על מקרקעי ישראל, רק סעיפים 66(1), 66(2) ו-67(ב), בעניין שמירה על מקרקעי ישראל, וסעיף 69,

טיפול בפלישה למקרקעי ישראל, פרק כ"ד, קידום תשתיות לאומיות, רק הסעיפים הבאים בתוך סעיף 94 המוצע: 32 35, 47-46, 56, 62(1)(ה), 62(4), 62(11),

והתוספת השנייה. הוועדה למיזמים ציבוריים: פרק ד' גז טבעי, רק סעיף 17(1), בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז. ועדת הכספים: פרק ט' תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני, למעט סעיף 36, בעניין איסור על סירוב בלתי סביר להתקשרות); פרק כ' רשויות מקומיות, רק הסעיפים הבאים שבסעיף 79: 1 4, 6(ד)

8 22, 24 26, בעניין הקמת הקרן ומועצת הקרן להרחבת ההשקעה בתושב. ועדת הכלכלה: פרק י' תדרי רדיו, פרק י"ב,

רק סעיפים 50(2) ו-53-52,

פרק כ"א, חקלאות, רק סעיף 85, חוק מועצת הצמחים, פרק כ"ה,

רק סעיפים 96(2) ו-97, חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. ועדת הבריאות: פרק י"ט, בריאות, סעיף 76, למעט סעיף 76(3), בעניין גודל חדר תרופות. ועדת הכנסת: פרק י"ט,

סעיף 77, חוק ביטוח בריאות ממלכתי. עניינים אלה דורשים את אישור הכנסת. יש לי עוד הודעה, ואחרי זה עוד משהו עם הצבעה. אז אנחנו נצביע, ואחרי זה אני עולה שוב? קודם כול חוק ההסדרים, אחר כך הודעה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ.

נעבור לדיון אישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת דן אילוז, אף הוא אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. עוד שני דוברים, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה,

תסלח לי, חבר הכנסת, הוא לא סיים להציג את התוכנית הכלכלית.

אני מתנצל. יושב-ראש ועדת הכנסת ישלים את ההודעה שלו גם כן על תוכנית ההתייעלות הכלכלית, כפי שהצגנו אותה בהתחלה. טוב, אז

ממשיך. החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023, מ/1612, מיום ‏ח' בניסן התשפ"ג, 30 במרץ 2023. הוועדות האלה ידונו בפרקים ובסעיפים הבאים: ועדת הכספים: פרק א' מטרת החוק, פרק ב' מקרקעי הקרן הקיימת לישראל, היטל מימון פיתוח, פרק ד' מיסוי בשוק הדיור, למעט סעיפים 8 10, התחדשות עירונית, פרק ט' מיסים, למעט סעיפים 41-40 ו-45 47, פרק י' צמצום השימוש במזומן, פרק י"א,

ועדת החוקה, חוק ומשפט: פרק ג' גבייה ממשלתית, פרק ה' ביטוח לאומי, רק סעיפים 15(3) עד 15(5), 18 ו-20(ב), בעניין חוק חדלות פירעון. ועדת הפנים והגנת הסביבה: פרק ד' מיסוי בשוק הדיור, רק סעיפים 8 10, התחדשות עירונית. ועדת העבודה והרווחה: פרק ה' ביטוח לאומי, למעט סעיפים 15(3) עד 15(5), 18 ו-20(ב), בעניין חוק חדלות פירעון, פרק ח' גמלאות וקצבת גישור, למעט סעיפים 30(4), 30(5), 31(א), בעניין פנסיית גישור. ועדת החוץ והביטחון: פרק ח' גמלאות וקצבת גישור, רק סעיפים 30(4),

בעניין פנסיית גישור. עניינים אלה דורשים הודעה לכנסת בלבד: ועדת הכנסת ממליצה שהכנסת תרשה לחלק את הפרקים והסעיפים הבאים, בהתאם לסעיף

תודה רבה. בהחלט, כרגע סופי. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, כולנו ראינו את הסרטון המזעזע מההפגנה אמש בתל אביב, שבו השוטר מצליף

בילדה צעירה ללא שום הצדקה. אני לא נכנס לענייני משמעת,

ואני מניח שההליכים ימוצו. אבל האחריות הבלעדית על האלימות הגוברת ברחובות כנגד המפגינים מוטלת על הקשקשן לביטחון לאומי, הקריקטורה לשר בממשלה, שלא מפסיק לעודד אלימות ולהסית כנגד האזרחים.

הקואליציה, במקום לכנס הבוקר דיון בוועדה לביטחון לאומי, אתם שותקים כמו דגים. חברת הכנסת גוטליב. ברמה המקצועית, האיש הזה, איתמר בן גביר, הוא כישלון מהלך. הפשע גובר, הטרור משתולל, הרציחות בחברה הערבית מתחילת השנה הכפילו את עצמן, ועכשיו הכישלון הזה. האיש שמכשיר ומעודד כל דבר גזעני ועברייני במדינה, מקים בהחלטת הממשלה את המיליציה הפרטית שלו. מפכ"ל המשטרה, הבוקר, במכתב שהפיץ, אומר: לא ברור כלל מה הסיבה שיש צורך בהקמת גוף ביטחוני נוסף. זה מהלך מיותר עם מחירים כבדים ביותר. ואם זה לא מספיק, הבוקר הממשלה מטילה על אזרחים מס חדש, מס בן גביר. קיצוץ רוחבי של מיליארד שקל, לממן את הצעצוע המסוכן שלו. מעל 300 מיליון שקל מתקציב הביטחון, 103 מיליון שקל מתקציב התחבורה, 40 מיליון שקל ממשרד הרווחה, 41 מיליון שקל מתקציב משרד הבריאות, 29 מיליון שקל ממשרד החינוך, 15 מיליון שקל ממשרד העלייה והקליטה, ואפילו שורדי השואה, שורדי השואה, ישלמו 1.2 מיליון שקל כדי לספק את התיאבון של השר העבריין. זה מס חדש, מס בן גביר. הקיצוץ הזה מצטרף לקיצוץ הקודם של 3%, שעליו הוסכם כבר קודם. המשמעות היא ביטול של התוכניות הנמצאות בליבה של עשיית הממשלה,

פיקוח על בטיחות בבנייה. זה יעלה לנו בחיי אדם, סיוע לגמלאים, פעילות חינוכית, תוכניות רווחה. פגיעה ישירה באזרחי המדינה. ממשלת בן גביר מטילה מס חדש, מס בן גביר, ומסיתה כנגד העם, שאיבד בכם אמון.

תודה רבה לחבר הכנסת ולדימיר בליאק. חבר הכנסת אבי מעוז,

חבר הכנסת ישראל אייכלר, מוותר. חברי הכנסת, טרם נעבור להצבעה, אני רוצה לקרוא לחבר הכנסת,

גם לחרוג מהמנהג, אבל הגיעה לפה משפחה ואין לנו עומס בסדר-היום, אז נקרא לך כאן לדוכן. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43

עם הפסקת חברותו בכנסת של חבר הכנסת דוד אמסלם, שנכנסה לתוקפה ביום שישי ט' בניסן התשפ"ג, 31 במרץ 2023, בא במקומו חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון. חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תצהיר: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. (מחיאות כפיים) בהצלחה. בשעה טובה ומוצלחת. בהצלחה. המשפחה מרוגשת. אביחי בוארון, בנו של ד"ר זבולון בוארון, שהיה חוקר גדול של יהדות טריפולי, ממקימי היישוב עמונה.

עם הרבה זכויות בארץ ישראל. תודה רבה, חברי הכנסת. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית.

אנחנו נעבור להצבעה. למעשה, אלה יהיו שתי הצבעות. הצבעה ראשונה, על הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023. ההצבעה תהיה אלקטרונית.

הצעת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024),

חברי הכנסת, 11

אני קובע שהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023, התקבלה. אני עובר להצבעה הבאה. הצבעה על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024),

קובע שאף ההודעה הזאת של ועדת הכנסת התקבלה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133, הוראת שעה) (תיקון מס' 2),

2023, לקריאה ראשונה. אני מזמין את השר ישראל כץ להציג את הצעת החוק בשם שר המשפטים. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להציג את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133, הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023, של משרד המשפטים. ההצעה מבקשת להאריך בשנה נוספת את תוקפה של הוראת השעה שנקבעה בתיקון מס' 133 לחוק העונשין. בהוראת שעה זו, שנקבעה לשנתיים, הוארכה תקופת המאסר המרבית שלגביה מוסמך בית המשפט לקבוע כי הנידון ירצה אותה בעבודות שירות, משישה חודשים לתשעה חודשים. במסגרת הוראת השעה נקבע שתותאם תוכנית ליווי ושיקום על ידי קצין מבחן לכל עובד שירות שנגזרו עליו עבודות שירות לתקופה העולה על שישה חודשים, וכן נקבע מנגנון לקיצור תקופת עבודות השירות לעובד שירות כזה שעמד בחובותיו כנדרש. הוראת השעה נחקקה בעקבות החלטת הממשלה 3595 ובהמשך להמלצות הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר, שבהן הוצע להרחיב את השימוש בענישה בקהילה כתחליף לעונשי מאסר קצרים, תוך שמירה על עקרון ההלימה בין חומרת העבירה לעונש שיוטל על העבריין. התקופה המרבית לריצוי עונש של עבודות שירות היא חלק משורה של צעדים שמקדמת המדינה לצמצום הכליאה לתקופות מאסר קצרות. יחד עם זאת, השאלה אם האמצעי של הארכת תקופת עבודות השירות מעבר לשישה חודשים מתאים לשם השגת מטרות אלה או שמא היו לו השפעות אחרות, מצריכה בחינה ומחקר. כפי שהובהר במהלך חקיקת הוראת השעה, הכוונה הייתה ללוות את תקופת הפעלתה במחקר אשר יבחן את השפעתו של תיקון זה ואם הוא משיג את התכלית של צמצום השימוש במאסרים קצרים על ידי המרת עונשי מאסר נוספים בעבודות שירות. תוצאות המחקר המלווה אמורות היו לסייע בגיבוש החלטה אם להפוך את הוראת השעה להוראה קבועה. בשנת 2021 הוארך תוקפה של הוראת השעה בשנתיים נוספות, מאחר שהמחקר המלווה עוד לא הושלם באותה עת וכן בשל השפעתה של התפרצות מגפת הקורונה על ההליכים הפליליים בתקופה זו, דבר אשר הקשה על גיבוש תמונת מצב ברורה בנוגע להשפעת הוראת השעה ולאופן השימוש בה על ידי בתי המשפט. בהצעת החוק הנוכחית מוצע להאריך את תקופת תוקפה של הוראת השעה בשנה נוספת, בטרם קבלת החלטה בשאלה אם יש מקום לעגנה כהסדר של קבע, לבטלה או לשנות את אופי ההסדרה. המחקר המלווה, כפי שהושלם עד למועד זה, העלה בין היתר כי בשנתיים שלאחר חקיקת הוראת השעה ניכרה מגמה של החמרת ענישה, קרי הטלת עונשי עבודות שירות ממושכים יותר על נאשמים שקודם לכן היו מרצים עונש כזה לתקופה של עד שישה חודשים, אך בשנה השלישית להפעלת הוראת השעה נמצא כי חל היפוך מגמה, ונראה כי עונשי עבודות שירות לתקופות שבין שישה עד תשעה חודשים אכן מחליפים במידה מסוימת עונשי מאסר בפועל בין כותלי הכלא, בהתאם למטרת התיקון. מאחר שהמגמה אשר נצפתה לאורך תקופת הוראת השעה איננה עקבית, הרי שבנקודת הזמן הנוכחית לא ניתן עדיין להסיק מסקנות ברורות וחד-משמעיות באשר להשפעתה של הוראת השעה על השימוש במאסרים קצרים, ועל מנת לגבש מסקנות ברורות יותר יש צורך בהמשך המעקב אחר המגמות בענישה בהקשר זה. לאור האמור, מוצע להאריך את תקופת הוראת השעה בשנה נוספת. באופן זה תתאפשר השלמת איסוף הנתונים, עיבודם, גיבוש ממצאים והשלמת המחקר. לאחר מכן יידרש לדון בממצאים שיתקבלו ולקבל החלטה בשאלה אם יש להפוך את הוראת השעה לקבועה, לבטלה או לתקנה. ככל שיוחלט על הפיכת הוראת השעה לקבועה או על תיקונה, יידרש להשלים בתוך פרק זמן זה גם את הליך החקיקה. נוכח האמור לעיל, מוצע לתמוך בהצעת החוק ולהחליט על העברתה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

תודה רבה לשר ישראל כץ. אם כך, חברי הכנסת, נעבור לרשימת הדוברים. 60 דוברים רשומים: חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת מתן כהנא,

חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רם בן ברק, אף הוא אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת מאיר כהן, אף הוא אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו,

חברת הכנסת גדי איזנקוט, אינו נוכח, חבר הכנסת גדעון סער, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת זאב אלקין, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אף היא אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת דני דנון,

חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת רון כץ,

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן,

חברת הכנסת שרן מרים השכל,

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת קארין אלהרר, אף היא אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אף הוא אינו נוכח, חבר הכנסת פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר,

חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז,

אינה נוכחת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, רשום פעמיים, אבל הקראתי והוא לא נוכח, תבדקו אצלכם בתוכנה, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. אני מזמין,

השר כץ? השר ישראל כץ, האם אתה רוצה לסכם את הדיון או שאפשר לעבור להצבעה?

קובע שהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133, הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הראשונה ותעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת אברהם בצלאל בטעות הצביע במקום הסמוך אליו, של חבר הכנסת קרויזר, ולכן אנחנו, נסיר את ההצבעה שלו? נטייב את זה לשם שלך.

נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג 2023, לקריאה הראשונה. אני מזמין את השר ישראל כץ, בשם שר האוצר, להציג את הצעת החוק החשובה הזו.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג 2023, מ/1616. הצעת החוק שבפניכם מטרתה להגדיל את ההכנסה הפנויה של הורים עובדים ולסייע לאוכלוסיות עובדות בעלות הכנסה נמוכה באמצעות שני תיקונים: 1. תיקון החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח 2007, להלן: חוק מענק עבודה, כך שגובה המענק הניתן היום עבור אבות יוגדל ויהיה זהה לגובה המענק שניתן לאימהות.

המענק מכוח חוק מענק עבודה הניתן לאם עובדת או אם שהיא עצמאית גדול ב-50% מהמענק הניתן לאב עובד או עצמאי. מוצע להגדיל את סכום המענק שניתן לאב עובד או עצמאי, כך שיהיה שווה לסכום המענק שניתן לאם עובדת או עצמאית. 2. תיקון פקודת מס הכנסה, כך שתינתן נקודת זיכוי ממס אחת נוספת להורים עובדים כנגד הכנסתם החייבת המס בשל כל ילד אשר בשנת המס מלאו לו שש שנים וטרם מלאו לו 18 שנים. התיקון המוצע יביא לכך שבשל ילד בטווח הגילאים האמור, אישה וכן הורה אשר כלכלת הילד עליו יהיו זכאים לשתי נקודות זיכוי בסך הכול, וגבר או מי שכלכלת הילדים אינה עליו יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. תחילת החוק ביום 1 בינואר 2024. התיקונים יקודמו במקביל להליך חקיקתו של חוק התקציב לשנת 2024, וכניסתו לתוקף של התיקון המוצע מותנית בהשלמת חקיקת התקציב. אבקש מחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לשר ישראל כץ בשם שר האוצר. נעבור לדיון אישי. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז,

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אף הוא אינו נוכח. אם כך, אין צורך לסכם כי אתה כרגע הצגת את זה. השר, אנחנו נעבור להצבעה.

השר כץ? כן. גם כאן נעבור להצבעה. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג 2023. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג 2023, לוועדת הכספים נתקבלה. באמת חוק טוב. הרבה חוקים טובים עוברים כאן, ויושב-ראש הקואליציה סיכם אותם יפה

שבעה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג 2023,

הראשונה ותעבור לוועדת הכספים להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. יושב-ראש הקואליציה, הגדלת חברי הוועדה, כן?

לפי הסדר. חברי הכנסת, נעבור

ועדת הכנסת ממליצה לכנסת להעביר את הצעת החוק האמור מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדה המשותפת של ועדת החוקה,

על הגדלת מספר חברי הוועדה לביטחון לאומי. ההצבעה תהיה אלקטרונית. הצבעה. הודעת ועדת הכנסת בדבר השלמת הרכב ועדות

כמפורט להלן: חבר הכנסת משה פסל יהיה יוזם של הצעות החוק

פ/1522/25, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, זכות עמידה בבית המשפט הגבוה

אופיר כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעות חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023, מ/1612: בהמשך להודעתי על חלוקה ופיצול של חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023, מ/1612, נשמטה בטעות ההתייחסות לחלק מפרק כ' בנושא רשויות מקומיות. ועדת הכספים תדון במסגרת חוק התוכנית הכלכלית גם בסעיפים 78 ו-80 84 בפרק כ' להצעת החוק. זו הודעה בלבד. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אם כך, חברי הכנסת, בהחלט תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני י' באייר התשפ"ג, 1 במאי 2023, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה. פסח כשר ושמח לכולם. תודה רבה.